אנחנו עוברים לסעיף השלישי בסדר היום: העברות תקציביות, שינויים בתקציב. אנחנו ממשיכים מהמקום שבו עצרנו אתמול. פנייה 36001 תעסוקה. הפנייה מדברת על תקצוב סך של 192,540 אלפי ₪ משנת הכספים 2021 לשנת הכספים 2022. מדובר בכספים שהם ממסגרת תקציב הקורונה לפעילויות תעסוקה ולהתמודדות עם נגיף הקורונה. אתה יכול לפרט טיפה יותר במה מדובר? רוב הסכום הוא לנושא הכשרות מקצועיות שהחל עוד בשנת 2021. ההכשרות המקצועיות נמשכות מספר חודשים. ישנם מסלולים שונים שהחלו בשלבים שונים לאורך השנה וממשיכים במהלך שנת 2022 לטובת אנשים שזקוקים להם. כמה השתתפו בהכשרות המקצועיות? כמה בעצם הושמו בפועל בתעסוקה? כמה חזרו לאותו מקום עבודה? 36002 היא יותר תכנית מעטפת. פותחו, למשל, שירותים דיגיטליים חדשים שאפשרו עוד דברים.

מינהלת משותפת עם המעסיקים בשביל שההכשרות יותאמו יותר למעסיקים. אני לא מבין מה זה המעטפת. מה עשיתם מול העסקים? אתה בסוף רוצה שההכשרות יובילו להשמות.

רצינו שיתוף פעולה עם המעסיקים כדי להבין טוב יותר מה הצרכים. זאת המטרה של המינהלת. זה הצליח? זה בפעולה. יש שביעות רצון מצד המעסיקים? באיזה גילאים זה? כל אחד שנזרק משוק העבודה לאבטלה נכנס לתכנית הזאת? התכנית הזאת היא יותר מטה שפונה למעסיקים. באיזה תחומים ראיתם שצריך את זה? במגוון תחומים. בפועל עשיתם על חלק מהם, לא על כל התחומים. על מה עשיתם? יש הכשרות במגוון תחומים תעשיה, בניין, מסחר ושירותים. האם אפשר להבין מהמשרד עד כמה מרוצים מהתכנית, כמה היא מיושמת בפועל? יש שביעות רצון מהתכנית. נוכל להעביר לכם רשימה של דברים שקרו כדי שתראו במה התמקדנו ב-2021. אנחנו מאוד נשמח לקבל את הפילוח לתחומים, את

האוכלוסיות העיקריות זה חרדים וערבים. ראיתי שם גם אתיופים. חשוב לי לראות שאנחנו יודעים להגיע לכלל האוכלוסיות. אין תמיד אפשרות להגיע לאתיופים. לא תמיד יש להם את המדיה שלהם, את העיתונות שלהם. השאלה מה אנחנו עושים. האם זרוע העבודה במשרד הכלכלה עושה מספיק בשביל להגיע גם לאוכלוסייה הזאת? גם האוכלוסייה הזאת צריכה

פארק אשכול,

איפה פה קשור הקורונה? זה חלק מתכנית האצה במשק.

היה לקדם פרויקטים בהאצה. זה חלק מתכנית ההאצה של תשתיות. מצחיק אותי לשמוע כל פעם

אנחנו מוציאים פה מכסף קורונה למשהו שהוא לא קורונה. זה פעם אחת קשור לקורונה, כי יש הזדמנות

כשאין תיירים בשמורות כדי לבצע את עבודות התשתית האלו,

בתל השומר ובגליל מערבי חברות החלוקה מתמקדות בנושא התכנון ועומדות בלו"ז, אנחנו מצפים שיחוברו בתי החולים האלה. לגבי בלינסון ואסותא

אפשר להגיש לוועדה רשימה מסודרת של כל בתי החולים

חשוב שנקבל את

אני מדבר איתך על נצרת שיש שם שלושה בתי חולים, על לניאדו בנתניה, על מעייני הישועה בבני ברק, ועל הדסה ושערי צדק בירושלים. כמה מתוך אלה מחוברים? אני לא הגורם המקצועי לתת תשובה, אני מנהל את התקציב של הרשות, אבל אפשר להגיש את כל התשובות לעניין הזה. אין בעיה. למה אני צריך לממן את בתי החולים הפרטיים לפני שאנחנו מסיימים עם כל בתי החולים הציבוריים ועם קופות החולים? הקול קורא הזה פורסם לחברות החלוקה. חברות החלוקה עושות מה שאתה אומר להן. אם תגיד להן שזה לא מתאים לבתי חולים פרטיים וזה מתאים בראש וראשונה לבתי חולים ציבוריים ובתי חולים של קופות החולים, זה יהיה קודם כל אליהם. אם אתה אומר להם: "תתנו מה שאתם רוצים", בתי החולים הפרטיים אוטומטית ירוויחו יותר. אמרת פוריה, זיו וגליל מערבי שאין בעיה אפילו לתת שם יותר ניקוד, אבל לא יכול להיות שתיתן עדיפות לאסותא ברמת החייל לפני הדסה, לפני שערי צדק, לפני בתי החולים בנצרת. אתה צריך להכניס את בתי החולים הפרטיים אחרי שכיסית את כל הארץ. מי שניגש לקול הקורא הזה קיבל את המענק. אני אוכל להגיש תשובה מסודרת לוועדה על השאלה ששאלת דרך רשות הגז. פנייה 54001 רשויות הפיקוח, מי בעד הפנייה, מי נגד? הצבעה אושר. פנייה 70001 משרד השיכון. סך של 77 מיליון 878 אלפי ₪ מתוך קופסת הקורונה, מתוך תקציבי ההצעה במסגרת תכנית הקורונה. כל העודפים מועברים לתכנית 700205. מה התכנית? תכנית פעולות תומכות בבנייה חדשה למגורים. מה המטרה? מטרת העודפים והפעילות זה כל מיני פרויקטים שהחליטו עליהם במסגרת תכנית ההאצה בקורונה. הפרויקטים תומכי הדיור אפשרו לממשלה לשווק הרבה יותר יחידות דיור חדשות. העודפים הם עודפים מחויבים במקרה הזה? כן, בדיוק. כל העודפים פה הם עודפים מחויבים, צבועים לפרויקטים ספציפיים. אני לא רואה את הסיפור של הקורונה בהצעה. קצת מפריע לי שלוקחים כסף של קורונה בשביל לשפץ, בשביל לעשות כבישים. אני לא מסכים עם הגישה הזאת. אני לא חושב שיש באיזה שהוא סעיף של כל הפעולות שהוחלטו עליהן בהחלטת ממשלה איזה שהוא חוסר תקצוב. זה לא שיש מקומות שבהם חסר כסף כרגע. הפרויקטים שצבועים מתוקצבים במאה אחוז. אין לך תקצוב בחסר. דווקא בגלל שאין לך תקצוב בחסר אתה צריך להגיד: "אני לקחתי בשביל זה". הפרויקטים האלה ניצבו עוד בהתחלה, כשקיבלו את ההחלטות. עכשיו זה פשוט עודף מחויב. הקורונה, לפחות בשנת 2020, באה גם לידי ביטוי בירידה בפעילות הכלכלית. בעת ירידה בפעילות הכלכלית ההמלצה הכללית של הכלכלנים היא הרחבה פיסקלית של הממשלה, בעיקר תוך ביצוע פעולות שיתמכו בצמיחה עתידית, ולכן נבחרו פרויקטים שלא נותנים מענה למחלה אבל נותנים מענה לבעיה הכלכלית שבאה בשנת 2020. בהקשר הזה אני חושב שכן מדובר בהוצאות שקשורות למשבר הקורונה. כמו ההרחבה של כביש 4 בדרך לטירת הכרמל? הרחבה של כבישים היא פעילות שמגדילה את הוצאות הממשלה, היא חלק מהרחבה פיסקלית שממליצים עליה כלכלנים בעת משבר כלכלי. מכיוון שהמשבר הכלכלי הוא משבר הקורונה, התקציב שהוקצה עבור משבר הקורונה יכול גם לצאת באמצעות פרויקטי האצה. פנייה 70001 משרד השיכון, מי בעד, מי נגד? הצבעה אושר. 79001 תחבורה ופיתוח. הפנייה נועדה להעברת סכום של מיליארד 323 מיליון 405 אלפי שקלים משנת תקציב 2021, לשנת תקציב 2022. התכניות העיקריות בגינן הוצאו העודפים: 795002 תחבורה ציבורית והסעת המונים, 795101

העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בפרויקטים כמו הרכבת הקלה בגוש דן, שדרוג כביש 85 ושדרוג כביש 71. יש פה עודפים שהם אינם מחויבים? יש פה מעט עודפים שאינם מחויבים וצבועים לפרויקטים ספציפיים. מה זה מקטע B? מקטע B זה חלק

החלק הדרומי של המסילה. איפה?

בתכנית 6795501 איך הסבסוד הולך בין החברות ולמה בקורונה אנחנו צריכים לפצות אותן כשלא השתמשו בשירות.

אחד זה תקצוב של כמה מאות פקחי קורונה לאוטובוסים, לרכבות הקלות ולרכבת כדי לוודא שההנחיות נשמרות, והחלק השני זה פיצוי למפעילי התחבורה הציבורית. על מה אנחנו משלמים להם? אנחנו נותנים סוג של רשת הגנה שמבטיחה היקף נסועה

זה קורה המון במגזר החרדי שמחכים. אתה אומר לי שהסבסוד הולך על פי הנסיעות,

יכול להיות שהחברות אומרות: "שמע, אני לא מוציא גם אם יש לחץ כי אני לא מקבל סבסוד". יש להם תקצוב גם לפי נוסעים. הסבסוד תלוי גם בתדירות של הקו? הוא תלוי בתדירות של הקו, במספר הקילומטרים שהוא נוסע, וגם במספר הנוסעים.

החברה אומרת? "שמע, יש לי 300 קווים, ב-350 קווים זה לא כלכלי בשבילי". כי המדינה לא מסבסדת מעבר לסף מסוים?

היא מסבסדת בסבסוד נמוך יותר. כשאתה נותן לו פר נוסע, הוא ירצה להגביר את הנסיעות שלו, הוא ימלא את האוטובוס, הוא גם יעצור בכל תחנה. כשאתה עושה את זה פר נסיעות,

סיימתי את הקווים, לא בטוח שכדאי לי מעבר כי שם אני מרוויח פחות". אפשר להביא את נציגי המשרד שיסבירו, אבל הפנייה הזאת היא הסכם ספציפי ל-2021. אני לא אעכב את זה בגלל זה, אבל אני חושב שיש פה סוג של עוולה, במיוחד בקרב האוכלוסיות שצורכות את קווי האוטובוס בתקופות הלחוצות. אם אנחנו רוצים לעודד תחבורה ציבורית, יהיה מעניין להבין איך שיטת הסבסוד עובדת. פנייה 79001 תחבורה ופיתוח, מי בעד,

הצבעה אושר. פנייה 83001 הוצאות פיתוח. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודף בתוך המסגרת המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בסך 558 מיליון 245 אלפי ₪ מזומן ו-277 מיליון 448 אלפי ₪ הרשאה להתחייב משנת 2021 לשימוש בשנת 2022 במערך הדיגיטל הלאומי, רשות מקרקעי ישראל ומימוש מתווי סיוע לחברות התעופה הישראליות.

כאן היא בגובה הסכום של העודפים שלא נוצלו עדיין, העודפים הלא מחויבים. זה יתרות שלא נוצלו, זה לא עודף.

מבחינת חלוקה לתכניות: תכנית 830301 דיגיטל וסייבר 277 מיליון 448 אלפי ₪ בהרשאה. הפרויקטים כאן מתחלקים להחלטת ממשלה נפרדת ולעוד שני פרויקטי פיתוח עיקריים. הראשונה זה החלטת ממשלה 260 מ-26 ביולי 2020 בנושא של האצת שירותים דיגיטליים, קידום הלמידה הדיגיטלית של הציבור והאצת השירותים של הממשלה. הנושא השני זה עוד תכנית האצה נוספת שהייתה ובעיקר התמקדה בלמידה דיגיטלית והגברה של אוריינות דיגיטלית. הנושא השלישי הוא פרויקט נימבוס, המעבר לענן ציבורי של הממשלה, שזה פרויקט אסטרטגי של הממשלה שהתחיל עוד ב-2018 ועכשיו הגיע רגע השיא שלו נבחרו הזוכים והממשלה מתחילה לעבור לענן ציבורי. תכנית 830402 - פרויקטים בתכנון ואיכות סביבה 59 מיליון. מדובר ביישום החלטת הממשלה בהאצה, החלטה מספר 326 מיום ה-16 באוגוסט. בתכנית מתוקצבים פרויקטי תשתיות תומכות דיור לצורך הגדלת היצע הדיור. הפרויקטים האלה הינם פרויקטי טווח שחוצים את שנת התקציב. פה הכסף מועבר לרמ"י? כן. אתם מעבירים כסף לרמ"י?

זה לא אמור להיות פעולה הפוכה? תכנית 830604 - גופים בינלאומיים 221 מיליון 797 אלפי ש"ח. התקציב הזה נועד עבור מימוש מתווה הסיוע לחברות התעופה הישראליות. יש כל מיני מתווים שונים שניתנו לאורך הדרך. מדובר כרגע על תקצוב של שני מתווים. הראשון הוא רכישת כרטיסי טיסה עבור מערך אבטחת התעופה שעוגן בהחלטת ממשלה מספר 982 מיום ה-9 במאי 2021, כשסך התשלומים שמועברים בנושא זה 785 מיליון ₪, והתכנית השנייה היא סיוע שתעמיד המדינה בדרך של אג"ח לשלוש שנים ללא ריבית וביטחונות, כפוף להעמדת הון של החברה בהיקף מקביל ביחס של אחד לאחד מבעלי המניות בחברות. מתווה זה מאפשר סיוע בהיקף של עד 44 מיליון דולר. זה לכל חברות התעופה? כן. מדובר בתשתיות שהן לרוב לא משרתות רק את המתחמים של רמ"י אלא את כלל העיר. אלו תשתיות באחריות משרד התחבורה, לכן הן ממומנות מתקציב מדינה. הפרויקטים האלה הם מחלפים, כבישים בזיקה לדיור שמשרתים גם את הערים הקיימות. למה הם מועברים לכם ולא שמשרד התחבורה יעביר אותם ישירות? למה רמ"י צריך להעביר את זה דרכם? הכספים האלה, לפי החלטת הממשלה, הם תשתיות לדיור. בתיאום עם רמ"י ולפי התעדוף שלהם ושל משרד השיכון הכספים יועברו לגורם המבצע. למה צריך את רמ"י באמצע, אי אפשר להעביר את זה ישירות למשרד התחבורה? מי שמתעדף את הפרויקטים זה רמ"י ומשרד השיכון. אלו תשתיות לדיור שמשרתות את המשרדים האלה. ככל שהביצוע יהיה על ידי משרד התחבורה זה יועבר למשרד התחבורה. אנחנו מדברים פה על כספים שהם לא בהכרח מחויבים, שלא נפתחה בגינם הזמנה בהכרח. ככל שתיפתח וזה יבוצע על ידי משרד התחבורה, זה יועבר למשרד התחבורה באישור המשרד.

0301 - אתר קמפוס. זה אתר טוב, נשמע שבאמת הוא בסדר, רק לדעת כמה משתמשים בו. כמה השתתפו בתכנית של הקורסים האלה, כמה נשארו עד הסוף, ומה חתך הגילאים שם?

530,000 משתמשים בקמפוס, כשאחוזי הסיום משתנים בין מתכונות הקורסים. בקורסים שיש להם יותר ליווי שהוא לא און-ליין בלבד אנחנו רואים שיש שיעורי סיום הרבה יותר משמעותיים. שיעורי הסיום בעולם של קורסים דיגיטליים עומדים על בסביבות 20% או 10%, תלוי בקורסים. כשאנחנו מלווים את הקורסים אנחנו רואים גם 80% ו-90% סיום. במסגרת התקציבים האלה פותחו גם קורסים של הכנה לבגרות, וראינו בהם שימוש מאוד נרחב, וגם קורסים במקום הבגרות עצמה. היו גם קורסים רבים של הכנה לשוק העבודה במסגרת בית ספר דיגיטלי לקריירה, שגם שם ראינו עשרות אלפי משתמשים.

530,000 אנשים שונים.

אפילו מתחת לגיל 18. מגיל חטיבה עד גיל 90. יש לנו הרבה פנסיונרים שמשתתפים. בתכנית 0604, על איזה חברות ישראליות אנחנו מדברים? כל החברות הישראליות מפוצות?

שזו הדרישה שהיא דורשת מחברות התעופה כדי שהטיסות יהיו מאובטחות. האופן שבו חלק מהסיוע מבוצע הוא באמצעות תשלום

איזה חברות ספציפיות זה הוסכם איתם זה משהו שאני אצטרך לברר. יכול

הצבעה אושר. יש לנו רביזיה על 08001 משרד המשפטים. המ.מ.מ של הכנסת הוא של עם ישראל. כשאנחנו מבקשים נתונים זה עוזר לנו.